אני פותח את הדיון כפי שמובא בסדר היום, בהצעת החוק של תיקון חוק הסמכויות, כדי להתקדם בעבודה שלנו להתקנת החוק. לצורך זאת נמצאת איתנו גם ד"ר אלרעי פרייס.